שלום לכולם, צהריים טובים, שלום לכל מי שנמצא איתנו בזום. התכנסנו לשמחתנו לדון, לאשר, את תקנות מספר 13 שלמעשה קשורות לחינוך הבלתי פורמלי והלכה למעשה מאשרות סוף סוף את האפשרות לפעילות של תנועות וארגוני הנוער. כמו שאני אומר פה בחצי הלצה פעמים רבות, אבל בהקשר הזה ברצינות רבה, שוב הקשיבו למה שאנחנו אמרנו פה חודשים רבים ובאמת מיישמים את החזרה של הפעילות הבלתי פורמלית, אבל צריך להגיד שיש פה פעילות, ובהקשר הזה אני באמת מפרגן לכולם, גם של נפתלי דרעי יחד עם כל תנועות הנוער, גם של שלומי קסטרו ושל הארגונים, ביחד עם משרד הבריאות, עם המשרד להשכלה הגבוהה והמשלימה. כלומר באמת אני חייב להגיד, בעיניי זה לקח הרבה יותר מדי זמן ואני חושב שזה היה יכול לקרות כבר לפני תקופה, אבל בכל זאת אני מעריך את העובדה שהצלחתם למצוא מתווה שעושה שכל. הוא מאוד לא פשוט. אני שוחחתי בשבוע שעבר עם נציגים של חלק מארגוני ותנועות הנוער כדי לשמוע עד כמה זה מצליח להיות מוטמע בשטח, זה היה כמובן רק ההתחלה, אבל לא פשוט, אבל בכל זאת אני חושב שהצלחתם למצוא נתיב שלפחות מאפשר משהו שמחזיר את אותם נערים ונערות שמחו פה במשך תקופה ובאמת זעקו זעקה שנראה לי שכולנו הזדהינו איתה, מאפשרים להם לפחות לחוות משהו מהפעילות הזאת שהיא מייצרת ערך אחר מהפעילות הפורמלית. אז מבחינתי אנחנו עוד מעט נצביע על התקנות, רק לפני זה אני רוצה לוודא באמת בעיקר מנציגי השטח שאין פה איזה שהם פערים שהתגלו בימים הראשונים שאני צריך להיות מודע להם, או משהו משמעותי שאנחנו צריכים לוודא אותו לפני שאנחנו מאשרים. וזהו, למעשה. אז אני רואה פה את נפתלי דרעי ואני בטוח שהוא יודע כבר להגיד מה קורה בשטח, אז בבקשה, נפתלי, כמייצג של תנועות הנוער. תודה. שלום לכולם. התקנות אושרו ביום חמישי, הרבה לא הצליחו להתארגן לפעילות של יום שישי, אבל הפעילות הראשונה המשמעותית תהיה היום, ביום שלישי, שזו הפעילות הראשונה אחרי פרסום התקנות. אני יכול להגיד שאנחנו היינו שותפים לבניית התקנות והסכמנו להן למרות כל המגבלות ויש שם מגבלות קשות מאוד, אבל במחיר של להחזיר את החניכים ואת המדריכים לפעילות אנחנו נעשה כל מאמץ כדי לעמוד בהן. רק שתהיה סבלנות מכל הגורמים השותפים, גם במשרד ההשכלה הגבוהה, גם במשרד הבריאות, אנחנו מתחילים, אם יש תקלות, בנינו מערכת שיודעת במספר טלפונים מועט להגיע לבעיה ולפתור אותה ואנחנו קשובים לכל מה שיהיה כדי שהניסוי הזה יצליח והפעילות תחזור. היא לא תחזור ב-100% להיקפים שהיו, אבל גם אם תחזור ב-80%-70% זה גם בסדר, נעבור את התקופה הזאת, נוכיח שאנחנו רציניים ונקווה שגם נוכל לעבור לשלב השני, גם להכניס את האפשרות לטיולים חד יומיים ולפעילות בתוך מבנים כמו בבתי הספר כי אנחנו מתקרבים יותר ויותר לחורף ושנוכל להיות עם הפנים קדימה בסיפור הזה. למרות שאנחנו שומעים שהנתונים במדינה לא כל כך טובים, אבל אנחנו מקווים שכל עוד מערכת החינוך תוכל לפעול ביישובים ירוקים וצהובים גם לנו יאפשרו לקיים את הפעילות. זהו, אז תודה רבה לכל מי היה שותף, גם במשרד הבריאות, גם במשרד להשכלה גבוהה. אני חייב לפרגן כאן לאיתי, אני לא רואה אותו כאן,

את אילון פה, הוא ימסור לו, שאיתי היה הטריגר שהניח את המהלך הזה ובעצם הביא את הרעיון שאפשר לפעול על פי הקפסולות של בתי הספר וד"ר שרון ממשרד הבריאות הסכימה לזה ומשם זה כבר הפך להיות היסטוריה. אז מגיע לו הקרדיט על ההנעה של התהליך הזה והנה אנחנו נותנים לו. אז תודה רבה ל כל מי שהיה שותף. תודה רבה, נפתלי. רם, אנחנו נעדכן אותך בימים הקרובים איך זה מתפתח. בדיוק, מצוין, תעדכנו גם אותנו וכמובן שככל שיהיו התפתחויות אז נדע להתמודד איתן. משרד הבריאות, ד"ר אפללו, או אסתי, מישהי מכן רוצה להתייחס? תודה על הפרגון. אל תתרגלי. לא, בהחלט היה פה מהלך משותף. אני רוצה גם לציין פה את מירי כהן שלא נמצאת, מלשכת משנה למנכ"ל, שעבדה בשיתוף פעולה עם נפתלי וכל הצוותים, ראיתי פה גם אייל וגם מהמשרד להשכלה משלימה וגבוהה כמובן שותפים מאוד משמעותיים בכל התהליך הזה, אז יאללה, נצא לדרך.

נשמע טוב ופשוט, על פניו. אולי מיכל מנקס, יש לך התייחסות מהזווית שלכם בשלטון המקומי? אם יש משהו שאנחנו מפספסים או שזה נראה לך שתצליחו לממש את המתווה למרות הנוקשות שלו? אני קודם כל רוצה לומר תודה, אני חושבת שיש פה דוגמה מופלאה של עבודה בשיתוף פעולה של כולם, החל מהוועדה והכוונה הטובה להביא את הדברים לידי ביצוע והמשך ביוזמה המדהימה של יו"ר מועצת התלמידים הארצית וחברי המועצה, של נפתלי דרעי, שמנצח על המלאכה בניסיון ובמקצועיות ושל המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה ולא פחות משרד הבריאות שמקשיב, קשוב, רוצה לפתור בעיות. אני חושבת שיש פה מודל לא פשוט, מאוד מאתגר, אבל אנחנו יוצאים לדרך ביחד ואנחנו נצלח אותה ותודה לאל שכך. תודה לכולם. תודה רבה, מסכים, באמת הייתה פה עבודה טובה. אני אמשיך להגיד שזה יכול היה לקרות כבר לפני, אבל בכל זאת זה באמת מבורך. אני גם חושש, יכולה להיווצר סיטואציה ששוב נגיע למצב כזה של ריסון מהודק,

כל מיני דברים כאלה שאני מקווה שלא יגיעו, וגם לא חושב שצריכים להגיע, אבל בכל זאת יכול להיות שנתכנס שוב בנושאים כאלה. יש פה מישהו ממועצת התלמידים שרוצה להתייחס? כן. קודם כל חשוב לי לברך על המתווה, עדיף מאוחר מאף פעם לא. אין ספק שהוא מאוד מאוד מגביל ויאתגר את התנועות, אבל עדיף לפתוח בצורה בטוחה ולאפשר חזרה לחינוך הבלתי פורמלי. חשוב לי גם באמת לברך את איתי שהוביל את כל המהלך הזה בשמנו ולכל השותפים שלקחו חלק במהלך, כי הוא מאוד מאוד חשוב. כבן נוער אני יכול להגיד שהתנועות וארגוני הנוער הם הנתיב שלנו לשמור על החוסן ועל מפגשים חברתיים בתקופה הקשה הזו ואכן מתווה נכון ומוצלח. יפה, תודה רבה. כל אחד פה משפט היום, אני מאוד מאוד שמח. אנחנו תיכף נעבור על זה, רק בכמה משפטים, כדי שתכירו. מישהו בזום עוד רוצה להדגיש משהו לפני שאני עובר פה לשני הנציגים שנמצאים בדיון? כן, אני רוצה. זה מדהים שפותחים גם את תנועות הנוער ואני מברכת על זה, אבל יש פה ציבור של 30,000 מדריכים שאתם פשוט לא נותנים להם שום מענה וזה פשוט מפליא אותי האפליה הזאת.

אפליה שמתרחשת מול מפעילי התל"ן שעדיין נמצאים מחוץ למתווה. אני באמת לא מבינה את זה. יש פה עוולה וזה לא מקובל. רק חשוב להגיד,

אני מבין את התסכול, אבל אין פה שום אפליה, יש פה שני - - - יש.

יש פה שני מישורים אחרים של פעילות. תל"ן זה מצוין, זה לא תנועת נוער ולא ארגון נוער, זה אירוע אחר, עסקי. אמרתי שאני מברכת על תנועות הנוער, אבל יש פה עוד 30,000 אנשים, אוכלוסייה שלמה שאתה לא נותן לה מענה. אני מסכים מאוד שזאת אוכלוסייה שכרגע לא מקבלת מענה, וזה מתסכל אותי מאוד, אני רק אומר שכשאת משתמשת בביטוי אפליה - - - אפרת שם,

כשאת משתמשת בביטוי אפליה את מאשימה אנשים במשהו שהם עשו באופן לא לגיטימי. אפליה זה משהו מאוד ברור, פה אין אפליה, יש פה החלטה שלאור המציאות שאנחנו מבינים שמאוד קשה לפתוח, אני בכלל לא רוצה לדבר על זה שעוד מעט מחמירים את ההגבלות - - - אז למה פתחתם את תנועות הנוער אם מחמירים? האמת, אנחנו לא מנהלים פה ויכוח ביני ובינך. באותו מתווה שנתתם לתנועות הנוער תפתחו גם אותנו,

נתתי לך לדבר דקה, אנחנו לא מתווכחים, אמרת אפליה,

אני רוצה שכולם ישמעו שאני רוצה תשובות. נתתי לך לדבר, זה בסדר גמור, אני גם מבין את מה שאת אומרת, וזה נכון שהלוואי שהיה אפשר להחזיר את 30,000 מפעילי התל"ן - - אפשר,

- - רק שאי אפשר להשוות אותם למדריך בתנועת נוער שזה חלק מהפעילות שלו בתנועת הנוער והתל"ן זה בסוף עניין עסקי. זה מצוין, אבל אי אפשר להשוות, הפגיעה פה היא בעיקר כלכלית. זאת אומרת מי שעוסק מורשה או פטור נידון עליו להיכלא בבית? אני מתנצל, אני לא אשתף פעולה עם ה זה שיח דמגוגי, אני לא מתחבר אליו אני רוצה לנהל איתך דיון ענייני.

צופית גולן מהנהגת ההורים הארצית, בבקשה. צהריים טובים. קודם כל אני רוצה ל - - - לא עלה הנושא של נגיד 'כנפיים של קרמבו'? בדיוק, זה גם אני, אבל אם הוא רוצה אז קודם הוא. לא, זה בסדר, לא משנה לי. באיזה הקשר? חברי כנסת לפניי. אז אני אומר ממש בקצרה. כן, חבר הכנסת כסיף. לפי מה שאני מבין, אני מסתכל פה על התיקון, שגם כתוב תנועות נוער וארגוני נוער, אבל לפי מה שאני מבין מבחינת המתווה כפי שהוא כתוב זה לא כולל למשל את 'כנפיים של קרמבו' שיש לה חשיבות גדולה מבחינת ילדים עם צרכים מיוחדים וכן הלאה. צריך לבדוק אם באמת המתווה, לפי מה שנאמר לי המתווה לא כולל אותם. ד"ר אפללו, תתייחסי. אם היא אמרה שזה כולל סבבה,

אז צריך לדאוג שזה יכלול אותם. אז בואו נשמע מה היא אומרת. בבקשה אני בקשר ישיר עם יניר מ'כנפיים של קרמבו', אני כבר נתתי לו תשובה. אם הם נופלים בהגדרה של ארגוני ותנועות נוער אז אכן הם צריכים לפעול לפי המתווה הזה ואז אם יש בעיה אנחנו נשב ואנחנו נתפור את החליפה, אני הבטחתי לו טיפול בעניין הזה. ואם הם לא עומדים בדיוק בהגדרה הזאת, כי אני מבינה שהם כן ארגון נתמך, אבל הם לא שייכים למשרד להשכלה משלימה, זאת אומרת אני כבר עשיתי עבודת דוקטורט על 'כנפיים של קרמבו' ואמרתי לו שבמידה שהם לא מוגדרים כך אז הם יכולים לפעול במגבלת התקהלות שקיימת כרגע בחוק. כמובן בכל מקרה לפעול לפי התקנות וכל שאר הדברים. אז הנושא הזה בטיפול, חבר הכנסת, ואתה יכול להסיר דאגה מליבך, אנחנו נמצא את הפתרון.

כי אני באמת שואל מתוך חוסר ידיעה. אז אני אומרת לך שאני בקשר איתם והנושא הזה בבדיקה ובטיפול.

אלו ארגונים נתמכים, גם תנועות הנוער וגם ארגוני הנוער, הם מוכרים למדינה בכל מיני התקשרויות שלא ניכנס אליהן. היא אומרת שיכול מאוד להיות ש'כנפיים של קרמבו' לא נופלים תחת אחת משתי ההגדרות האלה ואז בתוך המתווה הזה הם לא נכללים. אם יש פה מישהו מ'כנפיים של קרמבו' שיודע להגיד, ככל שאני יודע הם ארגון נוער, יכול להיות שאני מפספס. בכל אופן זה פותח פתח לעובדה שיכול להיות שיש עוד ארגונים כאלה שהם על התפר. עוד פעם שאלה, למשל לא רק כתוב תנועת נוער, ארגון נוער, אלא כתוב הנתמכים לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. זה זה.

הנתמכים לפי חוק יסודות התקציב מתייחס לתנועות ולארגונים וזה מגדיר וזה מגדר גם מי יכול להיות חלק מהמתווה. יש בזה היגיון, כדי שלא כל אחד יוכל להגיד אוקיי, אני הקמתי את תנועת הנוער 'הידד לוועדת החינוך' ואז זה אפרת רוצה להגיד עוד פעם משהו. בכל מקרה חינוך מיוחד הוא בלי קשר, ונמצאת פה גם אסתי והיא תתקן אותי אם אני טועה, יש מתווה לפעילות בלתי פורמלית של חינוך מיוחד שמוגדרת בתקנות חינוך שהיא קצת מוחרגת. אז בכל מקרה 'כנפיים של קרמבו', לצורך העניין אנחנו מטפלים בזה בכל מיני ערוצים. לגבי ארגונים נוספים,

אם יש מישהו שנופל בין הכיסאות או שלא קיבל התייחסות אז אתם יכולים להפנות אותו אליי ואני מבטיחה שאנחנו נטפל. אז ל'כנפיים' יהיה פתרון במהרה בימינו ואמרו אמן? חנוכה או לא חנוכה? אני סרקסטי לפעמים. אני משתדלת לטפל בכל מה שאני יכולה. ד"ר אפללו, אני מבקש ממך אישית, להיות בקשר עם הצוות שלי או איתי, לא משנה, לעדכן אותנו בימים הקרובים אם הצלחתם לפתור את הסוגיה ל'כנפיים של קרמבו', כי ככל שאני מבין הם לא יכלו כלומר אנחנו נצטרך לעשות פה איזה תיקון. חבר הכנסת שפע, אפשר רגע להסביר? כן, אהלן, רויטל, בבקשה, בשני משפטים. יש שתי בעיות, אחת זה שאני לא בטוחה שההגדרה של 'כנפיים של קרמבו' מתאימה להגדרה, והדבר השני זה מבנה העבודה, כי אם אנחנו מסתכלים על איך שבעצם המתווה הזה מנוסח הוא לא לוקח בחשבון את אופן הפעולה של 'כנפיים של קרמבו' שבו לכל ילד מוצמד מדריך ובעצם הקבוצה היא הרבה יותר גדולה. זה לא מדריך קבוע עם קבוצת ילדים כי פה לכל ילד יש מלווים. אותו דבר לגבי ילדים משולבים בתנועות הרגילות. צריך להיות להם בדרך כלל משלב שנמצא איתם, ממש כמו בבית ספר, והאופן שבו מנוסח המתווה לא יאפשר להם להיות חלק מהקבוצה.

אני מבין מה את אומרת, אני תיכף גם אפנה את זה לאפרת, אבל לאותם ילדים של החינוך המיוחד יש אפשרות לאפיקי מענים, פשוט לא דרך התקנות האלה.

זה ממש לא ילדים של החינוך המיוחד בהכרח, גם יכולים להיות ילדים משולבים שהולכים ל'כנפיים של קרמבו' או משולבים בתנועות רגילות.

אני מתייחס גם למשולבים כמובן, המשולבים גם הם יכולים - - - אפשר להעלות מישהו מ'כנפיים של קרמבו'? יכול להיות שאין.

אנחנו מבינים את העניין, הם פשוט לא נופלים בהגדרה. שלא ייפלו בין הכיסאות. זה לא רק ההגדרה, אני מחדדת,

לא, אני מבין, הסברתי לעופר. אני מבין שיש שתי סוגיות. אני מניח שכשמשרד הבריאות ידון עם 'כנפיים של קרמבו' ועוד גופים ועוד ילדים שיש להם צורך והם נופלים בין הכיסאות, אז ברור שגם אולי צריך לעשות איזה שהיא התאמה מסוימת לתקנות, הרי זה ברור, כל עוד מסגרת הפעילות שלהם היא אחרת והיא במסגרת של אחד על אחד או יחס כזה שלא מתאפשר פה. נכון, אבל אני אומרת שוב, גם בתנועות הרגילות ילד שזקוק למשלב לא יוכל ללכת לתנועה כי זה מנוסח ככה שאין שם אפשרות לעוד מבוגר, כי הם מתייחסים למדריך עם קבוצת ילדים קבועה.

מה קורה אם יש שני ילדים משולבים ולכל אחד מהם יש מישהו שמלווה אותו? נקודה טובה. מה אומרים על זה במשרד הבריאות? או אסתי או אפרת. הסוגיה של המשולבים כבר נדונה פה כמה פעמים בתקנות ובסוף אנחנו התאמנו את זה. אבל ילד שהוא משולב המלווה שלו נמצא איתו גם בבוקר,

רויטל? מי שנמצא איתו בבית הספר בבוקר זה מישהו אחד ומי שנמצא איתו בתנועת הנוער זה בדרך כלל מישהו אחר. משרד החינוך אוסר על המשלבים בבתי הספר ללוות את הילדים במקומות אחרים. הלוואי שהם היו מפסיקים את המשהו הלא ברור הזה שמונע את זה ואז באמת זה היה יכול להיות אותו בן אדם וככה גם לא היינו חושפים אותו לאנשים שונים, גם הוא היה עם מישהו שמכיר אותו וגם מבחינת הקורונה זה היה נחשב קפסולה, אבל משרד החינוך בהתעקשות שלו. אז צריך ללכת לכיוון הזה,

ראיתי ששרית מהמשרד להשכלה משלימה רוצה להתייחס. כן, היי. לגבי המתווה הפרטני כמובן שצריך לחשוב איך להתייחס אליו, אבל אנחנו כן חשבנו על 'כנפיים של קרמבו' כשכתבנו את המתווה הזה ולהבנתנו הם תנועת נוער או ארגון נוער שנתמך לפי סעיף 3 לחוק יסודות התקציב. הם לא נתמכים על ידי משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה, אבל הם כן נתמכים על ידי משרד הרווחה, אז להבנתי הם כן נכנסים למתווה הזה. אוקיי, זה נותן מענה טוב ספציפית אליהם, לא בטוח שזה עוזר לסיפור של ילדי השילוב.

אני מבין את השאלה ששאלת, האם זה אותו בן אדם בבוקר, כי אז זה היה נכנס לתוך המתווה, אבל כל עוד המשלבים מתחלפים אז אנחנו בפער שצריך לנסות לראות איך פותרים אותו ויכול להיות שזה סעיף שאנחנו צריכים לתקן.

כי יש שלושה ערוצים שיכולים להיות רלוונטיים לפעילות, זה הנושא הזה, יש את פעילות החוץ ששם כן

אבל גם פעילות חוץ, זה יהיה בנפרד. לא, אני רק אומרת את האופציות, ששם ביקשנו שיכניסו והכניסו את המשלבים. הסעיף שמדבר על חינוך מיוחד, על ילדים עם צרכים מיוחדים, בחוק הוא די כללי, שזה פעילויות לתלמיד עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד ובכלל זה הסעות. זאת אומרת לא כתוב פה רק בית ספר, אז אני לא יודעת גם מבחינת משרד הבריאות מה נכנס לחלופה הזאת שבחוק לגבי ילדים עם צרכים מיוחדים. יכול להיות שגם דרך זה אפשר. אם אנחנו עכשיו מאשרים אנחנו מסבכים את זה כי אנחנו נצטרך שוב פעם לעשות דיון. אני חושב בקול רם, אם אנחנו לא מאשרים יכול להיות שאנחנו יכולים לחכות עוד יום-יומיים לקבל תיקון. הארכנו את התקנות עד ה-18 והיום זה ה-15 כבר ואם אנחנו לא מאשרים זה צריך לעלות למליאה, צריך לקחת את זה בחשבון שאין כל כך הרבה זמן. בכל מקרה הם צריכים להביא תקנות חדשות ב-18. אז רגע, אסתי, אני עובר לפן המשפטי פה. אם אנחנו מאשרים עכשיו את התקנות ואתם צריכים עד ה-18 להביא תקנות חדשות שכוללות את כל ההתייחסויות אתם יכולים להטמיע גם את השינוי הזה במידה שתצליחו להגיע לגביו להסכמה? ותצליחו. הנושא הזה ספציפית של התאמות לעמותות שעוסקות עם ילדים - - - לא, אני פחות מדבר על ההתאמות, אני יותר מדבר על הסיפור של הילדים המשולבים, כי אם יש ארגון, כלומר אתם תסתכלו אם הארגונים האלה יכולים להיכנס כן או לא, אבל הבעיה ש'כנפיים של קרמבו' מציפה, ואמרה את זה רויטל, היא בעיה כפולה, האם הארגון מוכר והאם הפעילות המשולבת יכולה להתכנס לתוך המתווה. אז אני אומרת, זה משהו שלא עלה, למיטב ידיעתי, בדיונים בין גורמי המקצוע וזה משהו שצריך להידון כמובן מול גורמי המקצוע אצלנו וזה באמת נושא חשוב וטוב שהצפתם אותו, אבל זה כמובן משהו שצריך להיות נידון על כל הפרטים שלו. אז אנחנו אומרים פה שאנחנו מצפים לקבל את התיקון הזה כדי שנוכל לאשר את התקנות שיגיעו לפה בשבוע הבא. זה נושא משמעותי, הוא בדרך כלל נותן פתרון למעט ילדים וילדות, אבל הוא מאוד מאוד מאוד משמעותי עבורם. כלומר הוא לא משפיע באופן ניכר,

על התחלואה, אבל הוא בהחלט משפיע חינוכית בצורה רצינית. שישקלו גם בהמשך למה שצופית אמרה, זה צופית אמרה, או שאני מתבלבל? את העניין של ההצמדה שיהיה אותו אדם בבוקר או ב - - - אבל זה יש לך פה עניינים עם משרד החינוך. בסדר, יכול להיות. כן, אבל אם זה מה שיקל על הילדים. או לפחות שיהיה ציון מפורש שזה כולל משלבים ולא רק מדריך. בדיוק, זה מה שצריך לעשות. מה שעשו בפעילויות חוץ בעצם. העיקר שיהיה מענה לילדים.

בכל מקרה בתחילת השבוע הבא אנחנו נצטרך לדון שוב פעם בתקנות שיגיעו לפה ואנחנו מפה מצפים מכם לעשות בזה תיקון. נראה לי שהוא תיקון אפשרי שעושה הרבה שכל. תודה רבה על ההערות החשובות, בדיוק בשביל זה הדיון הזה מתקיים, כדי שנשמע אם יש פערים שלא מקבלים מענה. תודה גם לשניכם, גם לצופית וגם לחבר הכנסת כסיף, על הצפת הדיון. אם יש לך עוד משהו. יש לי. כמו שהתיקון הזה יצא, אני מסתכלת עוד פעם ב-10 בדצמבר, אז קודם כל אני מברכת, באמת, אנחנו מברכים קודם כל את הוועדה על ההתעקשות שלה והמאמצים כל הזמן להחזיר איזה שהיא שפיות לחיים של הילדים שלנו באחריות, בביטחון, אבל כן להחזיר שפיות לחיים של הילדים שלנו. יחד עם זאת התקנות האלה יצאו ב-10 בדצמבר, אני מבקשת להזכיר שסוגיית מורי הספורט טרם נפתרה, היה זמן לתקן, הלימודים חוזרים בעוד פחות משבוע ואם - - - למה את אומרת שהיא לא נפתרה? זה כן כתוב בתיקון הזה. כי אנחנו לא ראינו את זה. אם יש, מעולה, כי אנחנו לא ראינו אותו. הוא בתוך התיקון. מעולה. שלושה נושאים נוספים שחשוב לנו מאוד מאוד להדגיש שוב ושוב ושוב, אני לא ארפה עד שלא יהיה להם פתרון,

מראש תסלחי לי, אני מראש מתנצלת, אבל אני אזכיר את זה כמה פעמים שאני אצטרך עד שיימצא פתרון. תלמידים ומשפחות בסיכון בריאותי טרם הצלחנו להתכנס למתווה. התשובות שאנחנו מקבלים הן כל הזמן זה בטיפול, אנחנו עובדים על זה, זה בטיפול, אנחנו עובדים על זה. חופשת החנוכה נגמרת בעוד פחות משבוע, יש לנו הורים שכבר פנו אליהם קב"סים ואיומים. אי אפשר, הפרסה הזאת חייבת להסתיים, היא חייבת להסתיים אתמול, לא יכול להיות שהתלמידים יחזרו מחופשת חנוכה, ההורים שלהם יקבלו איומים של קב"סים ועדיין הפרסה הזאת שאנחנו מתנהלים בה בלך ושוב כבר כל כך הרבה חודשים לא תצליח להסתיים. זה דבר ראשון. דבר נוסף שאני מבקשת להדגיש אותו פה, אמרת אותו אתה, אני אגיד את זה הכי חזק שרק אני יכולה, גם אם יש פה סגר שנראה שאנחנו הולכים לקראתו, או ריסון או אני לא יודעת איך נקרא לזה, מערכת החינוך צריכה להיות מחוץ לזה. אנחנו רואים שיש ערים שנהיו כתומות,

אבל אין הדבקה במערכת החינוך, אז זה לא מגיע משם. זה מגיע מהקניונים, זה מגיע מהמסחר בחוץ, זה מגיע מטיסות, זה מגיע מאלף ואחד דברים שבחרה מדינת ישראל לפתוח. אנחנו שוב באים ואומרים, חינוך מעל הכול, לפני קניונים, לפני מסעדות, לפני הכול, קודם כל חינוך. אנחנו מבקשים שגם מהוועדה תצא קריאה ברורה, שגם אם יש פה ריסון מהודק בתי הספר יישארו פתוחים. ואם מדינת ישראל ומשרד החינוך ומשרד הבריאות חושבים שהדרך לעשות את זה היא על ידי בדיקות

אנחנו יודעים שיש דרך היום לבדוק. אני אמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אחזור על דבריי עוד פעם, אפשר לבדוק היום במדינת ישראל את כל החטיבות והתיכונים פעם בשבוע, יש דרך. אם אתם חושבים שזה הפתרון,

אז תבדקו את הילדים, תאפשרו יותר מרחב למידה, תאפשרו גם לתנועות הנוער לעבוד במתווה שהוא הרבה יותר הגיוני כי אם בדקנו את הילדים שלנו בבוקר ואנחנו יכולים לשלוט על שרשרת ההדבקה בצורה הרבה יותר טובה אז גם אפשר לשחרר אחר הצהריים יותר.

תחת שליטה ואחריות וביטחון, אבל אם זה המפתח אז קדימה,

תודה רבה, צופית. גם את כרגיל מעלה כאן נקודות שלפעמים קצת בלי זרקור ואני גם שמח שאתם לא מנהלות עכשיו ויכוח.

אפרת רוצה להתווכח איתך, אני לא בטוח שאני אתן לזה לקרות עכשיו. לא, אני נמנע מזה רגע כי אנחנו צריכים להצביע ואני חושב שגם סך הכול אנחנו מבינים את הכיוונים ומכיוון שהתקנות יגיעו לפה עוד פעם בתחילת שבוע הבא אז אותם נושאים שעלו פה עכשיו יוכלו להיות מתוקנים וסך הכול רוב הפעמים, לא תמיד,

כלומר משרד הבריאות, פשוט קשה לי להגיד עוד פעם משהו טוב, באותו דיון פעמיים, אבל באמת מתקן את הדברים שאנחנו אומרים פה. אתה רוצה שאני אאזן?

אתה לא צריך לאזן הפעם, אני אצטרך אותך בפעמים אחרות.

אם תוכלי להסביר רגע את מהות התקנות ואנחנו נצביע עליהן. כן, אז אני אגיד כמה מילים. באמת מרבית התקנות באות להסדיר את הפעילות של תנועת נוער או ארגון נוער, יש עוד אופציה של קבוצות מדריכים צעירים עירוניים וחניכיהם, שבאחריות מחלקת הנוער העירונית, זאת אומרת יש שלוש אופציות של פעילות. הפעילות מותרת בתנאים שתיכף נגיד אותם באזורים המפורטים בתוספת החמישית, שתוקנה גם בתקנות האלה, היישובים עודכנו. יש את התיקון של מורי חינוך גופני גם בעל יסודי. מדריך של תנועת נוער וארגון נוער יפגוש קבוצה אחת בלבד והפעילות תתקיים בתנאים האלה, באותן קבוצות של הבוקר, של בית הספר, כל קבוצה תפגוש מדריך אחד קבוע, זאת אומרת זה גם מבחינת המדריך וגם מבחינת הקבוצה, רק אחד. כלל המשתתפים יאכלו את ארוחותיהם בנפרד, מרחק של שני מטרים בין המשתתפים, מרחק בין קבוצות 100 מטרים ויש מינוי של ממונה לענייני קורונה בכל סניף ונאמן קורונה לתנועה ולארגון. זה גם מפורט בחוזר המנכ"ל שיצא מטעם המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, ששם יש פירוט של איך הדבר הזה עובד וכאמור עודכנה רשימת היישובים. אוקיי, וזה הכול כמקשה אחת. ושוב, אנחנו נדון בזה פה בתחילת השבוע הבא. כן, כל מה שיגיע. בסדר גמור. אז אני מעלה את תקנות 13 להצבעה, מי בעד? פה אחד, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצבעה בעד שניים אושר. תודה רבה לכל מי שנכח בדיון, על יעילותו.